בוקר טוב, רבותיי,

אנשי הייעוץ המשפטי, הנהלת הוועדה, אנשי משמר הכנסת, היום י"ז בשבט תשפ"ג - - מה התאריך הלועזי?

נושא הדיון היום: "ציון במשפט תיפדה" מחזירים את הצדק למערכת המשפט. הצעת חוק מטעם הוועדה, הצעת חוק יסוד: השפיטה (חיזוק הפרדת הרשויות) הרכב הוועדה לבחירת שופטים, חוסר שפיטות חוקי יסוד. זה הנושא שעל סדר יומנו. יש לנו נוסח שהופץ בעניין חוק יסוד: השפיטה (תיקון, חיזוק הפרדת הרשויות); והצעת חוק בתי המשפט (תיקון - הוראות לעניין הוועדה לבחירת שופטים),

אני חייב לומר בהערה אישית: תודה רבה על העבודה הנפלאה. אני לא יודע למי להודות, למשמר הכנסת, למינהל הכנסת - - לעובדי הכנסת. לעובדי הכנסת כולם. אתמול הודעתי שהדיון יהיה בשעה 8:00 וקיבלתי פניות שחייבים לאחר את זה בגלל השלג. נסעתי לפה מישהו פילס את השלג בצורה מדהימה. גם בשמיים וגם בארץ הייתה עבודה מדהימה.

תודה לכל מי שדאג שכל חברי הכנסת יוכלו להגיע בנוכחות מרשימה. דחיתי בחצי שעה אבל כנראה זה מה שהציל אותנו מהשלג הכבד. תודה לכל מי שדאג שנוכל להגיע לפה והכבישים יהיו מפולסים. אולי נגיד "הלל". טוב, אין בפרוטוקול ציניות, לא ירד שלג הלילה, הכבישים לא מפולסים. אולי נקדיש זמן להגיד "הלל". אולי "הלל" הגדול. גם לא היו פקקים. תראה מה זה, הכול מסתדר לך. הכול מתכנס לרגע אחד. ועוד דבר אחד שהתכנס ליום הזה: היום יום רביעי בשבוע. בעזרת השם נקרא בשבת את פרשת "יתרו" ונאמר - - < קריאה >> אלעזר שטרן (יש עתיד): נבול תיבול גם אתה, גם העם הזה אשר איתך. כן, זה מה שאתה תגיד. גם אתה תגיד את זה. נכון, נכון. אז אני אגיד מה שאתה תגיד. אבל אני אבקש ממך להתמקד בפסוקים - - כך כתוב: "נבול תיבול גם אתה, גם העם אשר איתך כי לא תוכל

תודה רבה, חבר הכנסת שטרן. אין לך בעלות על דברי תורה פה. אין שום בעלות. יש לי בעלות להגיד שתי מילים בדברי פתיחה. אנחנו מחזיקים אצלנו את שטרן לא בכדי.

רם, גם אתה רוצה להגיד דבר תורה?

בבקשה, תרשמו ותסמנו בהדגשה שהוא הולך להגיד דבר תורה כדי לתת לו אקסטרה זמן. נקרא בבית הכנסת: "ואתה תחזה מכל עם אנשי חיל יראי אלוהים, אנשי אמת, שונאי בצע ושמת עליהם שרי אלפים, שרי מאות, שרי חמישים ושרי עשרות ושפטו את העם בכל עת. והיה כל הדבר הגדול יביאו אליך, וכל הדבר הקטון ישפטו הם, והקל מעליך ונשאו איתך" בדיוק כדי לפתור את הבעיה שדיבר עליה חבר הכנסת שטרן של "נבול תיבול". אבל "נבול תיבול גם אתה, גם העם הזה אשר איתך". ככה כתוב. חבר הכנסת אלעזר שטרן, "אם את הדבר הזה תעשה וציווך אלוהים ויכולת עמוד וגם כל העם הזה על מקומו יבוא בשלום".

אבל אני מזכיר לך נתן לנו מישהו מבחוץ, יתרו. חבר הכנסת אלעזר שטרן - - אל תעשה צחוק, נו. אתה לא יכול להתאפק אפילו דקה?

עוד מעט תורך, נראה לי. אני שמח שפותחים בדברי תורה אבל אני חושב שהציבור שמודע פחות - - חבר הכנסת אלעזר שטרן, מה קרה?

הולכים לבחור שופטים - - - הלחץ הוא שלך, רוטמן.

אני שמח שפתחת בזה. חבר הכנסת אלעזר שטרן, מה קרה? להפך, אני שמח שפתחת בדברי תורה. אני מבין שהולכים לבחור - - חבר הכנסת רוטמן, ראיתי ש-35% מהזמן בוועדה - - - זה מה שהראו בטלוויזיה.

- - תשחרר כמה אחוזים. חברי הכנסת היקרים, אני מבין שאתם מחכים לתורכים לדבר. ככל שתקפידו זה על זמנו של רעהו יהיה לכל אחד מכם יותר זמן לדבר. אני מבין את הלחץ אבל תנו לי להוציא משפט, אני עוד לא סיימתי. יועץ לכל חבר כנסת. אז אם יוציאו את היועצים שלכם נכניס את היועצים שלנו.

אני באמת חושב שאין דבר שיגרום לכך שנוכל לעמוד מול האתגרים שעומדים בפנינו כעם וכמדינה וגם כל העם הזה על מקומו יבוא בשלום אם נסדיר את עניין בחירת השופטים שבו אנחנו עוסקים היום. אם נבחר שופטים יראי אלוקים. רבותיי, יש המון רעש. כל השופטים יראי אלוקים.

וגם כל העם הזה יבוא על מקומו בשלום. אני מקווה שלפחות למשפט הסיום הזה נוכל להצטרף כאן גם חברי הקואליציה וגם חברי האופוזיציה. אנא, סדרי הדיון. אדוני היושב-ראש, נהוג לומר מהם סדרי הדיון. חברת הכנסת קארין אלהרר, בוקר טוב. בוקר אור.

אנחנו נפתח בהקראת הנוסח שהופץ אתמול על-ידי הייעוץ המשפטי. הנוסח הופץ אתמול על-ידי, אבל ההקראה תתבצע על-ידי הייעוץ המשפטי ונעבור עליו.

מבין שהייעוץ המשפטי, תפקידו מסתכם בלהקריא פה בוועדה. חבר הכנסת אלעזר שטרן, אני אתחיל בקרוב קריאות לסדר. אפשר שמישהו יעזור לנו - - המדיניות בעניין בקשות נוהל למיקרופון ידועה לך, ידידי חבר הכנסת יוראי להב הרצנו.

ביקשתי שיעלו לנו - - - לטבלטים. חבר הכנסת יוראי להב הרצנו,

אפשר יום אחד בדיונים לא להיטפל אליו? מה אתה רוצה ממני? רוטמן. בוקר טוב. בוקר טוב. אנחנו נוהגים לכבד את הצעירים. לפי ההתנהלות שלך "והדרת פני זקן" אצלך זה ב-ע'. זה כתוב בתורה, אגב. בוקר טוב, חבר הכנסת עופר כסיף ב-ע'. לפני שמתחילים הקראה לא מוצאים את הנוסח בטבלטים. אחר כך תגיד לי שאתה לא אומר הערות נוהל למיקרופון. מה יש לך, יוראי? בוקר טוב. תודה. הסתדר? אדוני, מנהל הוועדה, לא מנהלים דיון על הטבלטים במיקרופונים. יש צוות ועדה תודה רבה. אדוני היועץ המשפטי יקריא את הנוסח. אין דברי פתיחה? - - - יצאנו ב-5:00 בבוקר. אנחנו לא יכולים לפתוח בדברי פתיחה? אני אקרא לסדר את כל מי שיקטע את הדברים שלי מעכשיו. חבר הכנסת יוראי להב הרצנו, תודה. אבל אנחנו רוצים - - - חברת הכנסת אורנה ברביבאי,

חברת הכנסת אורנה ברביבאי, אני קורא אותך לסדר. נו, אז תוציא את כולנו. זה יעזור לך?

חברת הכנסת נעמה לזימי, אני קורא אותך לסדר. הבנו איך אתה הולך להעביר את החוק בלהוציא אותנו החוצה. ממש ככה. חברת הכנסת אורנה ברביבאי, אני קורא אותך לסדר. חבר הכנסת רוטמן, אנחנו קוראים אותך לסדר, כולנו. חברת הכנסת אורנה ברביבאי, את בקריאה שלישית. תתפלא, גם לך יש גבולות. אתה רציני?

אתה רציני? אתה מוציא אותי בגלל שאני מבקש טקסט? אל תצאי, אורנה. כן. אל תצאי, אורנה. חברת

אתה מוציא אותי החוצה בגלל שאני מבקשת טקסט כתוב כדי לדעת למה אני צריכה להתייחס? אתה רוצה להעביר פה במחטף את החוקים שלך. חברת הכנסת נעמה לזימי, אני קורא אותך לסדר. אנחנו מבקשים טקסט, בבקשה. תגיד לי, על מה אתה מדבר? - - אני קורא אותך לסדר. חברת הכנסת אורנה ברביבאי, קראתי אותך לסדר שלוש פעמים.

צאי, בבקשה. אף אחד לא יזיז לי את המיקרופון. צאי, בבקשה.

את תצאי. אני לא אצא. רוטמן, הגזמת. חבר הכנסת רוטמן, אתה מגזים. אני לא מתכוונת לצאת.

אתה לא מרגיש?

חבר הכנסת יוראי להב הרצנו, אתה בקריאה שנייה, למיטב ידיעתי. די, נו, באמת. אתה תהיה בשקט, בבקשה. אתה תיתן לי לדבר.

אתה תהיה בשקט,

ואתה תיתן לי לדבר או שאני אקרא אותך לסדר פעם שלישית,

אנחנו מבקשים דברי פתיחה לפני שמקריאים את הנוסח. חבר הכנסת רם בן ברק, אני קורא אותך לסדר.

יש לי הצעה לסדר. חבר הכנסת אלעזר שטרן, אני קורא אותך לסדר. תודה. העובדה שבאתם לפה כדי לפוצץ את הדיון מאוד ברורה. לא ברורה לי הסיבה, אבל מאוד ברור שזה מה שבאתם לעשות, ואני לא אתן לכם לעשות את זה.

לא, אנחנו מחכים שיבואו חברי הכנסת של הקואליציה. חבר הכנסת אלעזר שטרן, אני קורא אותך לסדר פעם שנייה.

אני - - - מהקואליציה. אם תבדקו ואני ממליץ לכל הצלמים, לערוץ הכנסת לכל מי שאתם רוצים אם אני הצלחתי לדבר חמש מילים ברצף בלי שמישהו מחברי יש עתיד ספציפית,

התפרץ לדבריי בצעקות - - מה יש לך נגד יש עתיד? - - תוך השתלטות על המיקרופונים זה אתגר, הנה, בבקשה - - אתה לא תחרים את מפלגת יש עתיד. - - אתגר חמש המילים. אם אתם לא מוכנים לתת לי לדבר בוועדה אני אקרא אתכם לסדר.

אנחנו מבקשים נוסח שיאפשר לנו להבין על מה אתה מדבר. צא בבקשה. תודה רבה. אתה דורס - - - נכון. צא, בבקשה. מזל שאתה לא אומר לו: צא ולא תצא לטיול.

חבר הכנסת מאיר כהן, בבקשה, תודה. אני הבנתי את מטרתכם - - - - - כבר היינו אחרי סבב - - - חברת הכנסת נעמה לזימי,

אל מול חירוב הדמוקרטיה. אבל היא לא מיש עתיד. היא לא מיש עתיד. אולי תצרפו אותה. אתה מבזה את הוועדה. חברי הכנסת, תודה רבה. בושה, בושה. ביקשה ממני חברת הכנסת קארין אלהרר להגיד את סדרי הדיון. אני לא הצלחתי לדבר ברצף מאז שהיא ביקשה, ובזמן שהצגתי את סדרי הדיון לא הצלחתי לדבר חמש מילים ברצף בלי שמישהו יתפרץ לדבריי. אם זאת נקראת בעיניכם תרבות דיון אולי ככה זה עובד אצלכם. אבל אני לא מכיר תרבות דיון כזאת. זאת לא התנהלות ולא התנהגות. כי תרבות הדיון להוציא מתוכו - - חברת הכנסת נעמה לזימי, את כבר בקריאה שנייה.

אמרתי את סדרי הדיון ואני אבהיר אותם שוב לטובת מי שלא ברור לו: את הנוסח יקריא היועץ המשפטי לוועדה, אחרי הקראת הנוסח מטעם הייעוץ המשפטי לוועדה אני אתן לכל אחד מחברי הכנסת לומר - - אנחנו לא שומעים כאן. אפשר להגביר? אני מבקש אולי זה לא ברור לאנשים: יש לחברי כנסת, ברוך השם, לכל אחד יועץ שהרשינו לו להיכנס. אם יש לחבר הכנסת בעיה טכנית מכל סוג שהוא - - יש לי בעיה טכנית. חבר הכנסת רם בן ברק, יש לי בעיה טכנית עם זה שאתה לא נותן לי להוציא מילה. - - - לא, תודה. תראה איזה יופי - - - חבר הכנסת רם בן ברק, אתה כבר בקריאה שנייה. תודה. לכל אחד מחברי הכנסת הוסכם שיוכנס לפה יועץ למרות שזה יום עמוס. אם יש לכם בעיה בטבלט, אם יש לכם בעיה בנוסח, אם יש לכם בעיה שאין לכם סודה, מים או קפה יש לכם יועץ ויש הנהלת ועדה. מי שתופס מיקרופון ומתחיל לצעוק על זה שהטבלט שלו אולי לא עובד, לא מנסה לעשות דיון מנסה לחרב דיון. אני חושב שזה ברור לכל בר דעת, גם לאנשים שמשום-מה ממפלגתם הסבירו לי אתמול שבשביל להיות חבר כנסת צריך להיות רק עם תעודת זהות ודופק. אני מחיתי על הדברים האלה שנאמרו, ואני לא מצליח להבין מה כל כך קשה שאם יש בעיה בטבלט יש צוות ועדה תשלחו את העוזר שלכם ותקבלו את השירות הכי טוב שיש. דרך אגב, שר עוד יותר קל להיות. בשביל שר לא צריך אפילו דופק. תודה רבה. אני רק יוצא לחמש דקות ריאיון ואתה כבר מצליח להוציא חברי כנסת? זה בגלל שיצאת.

בוקר טוב, חבר הכנסת גלעד קריב. חשבתי שיש לי אפקט מצנן עליך. מצנן מאוד. הרחיקו שניים במקומך, זה אומר שאתה שווה שניים. חבר הכנסת עופר כסיף. אחרי הקראת הנוסח על-ידי הייעוץ המשפטי אני אתן לכל אחד מחברי הכנסת שנמצאים הצהרת פתיחה בת דקה כי אני כן מתכנן ומקווה לתת היום לכל אחד מחברי הוועדה - - ולכל המומחים שהגיעו. חבר הכנסת רם בן ברק, אתה מתגעגע לכיסא היושב-ראש,

אבל תיתן לי בכל זאת להוציא מילה. אני אתן לכל אחד מחברי הוועדה שהגיעו לדבר יותר בהרחבה על נושא אי פסילת חוקי יסוד, שזה הנושא האחרון שעליו גם התקיים הדיון הארוך אתמול. אתמול שמענו את כל המומחים שהגיעו לחדר. אני רוצה לתת לחברי הוועדה את האפשרות לדבר. לאחר שחברי הוועדה יוכלו לדבר אנחנו - - מה הדגש על "חברי הוועדה"? חבר הכנסת אלעזר שטרן. אני שואל. אבל אני מדבר. אם משהו לא יהיה ברור בסוף אני מבטיח שאני אענה. קצת סבלנות. אני לא מבין, מה קורה פה? וחברי כנסת שהם לא חברי ועדה? חבר הכנסת מאיר כהן, הוא שאל אותה שאלה. אני הולך להגיד גם את זה.

הכול מסודר, מובנה. אבל לא אמרתי לי את זה לפני - - - אתם ממהרים לאנשהו, אני לא מבין למה. חבר'ה, הכול בסדר - - אנחנו לא ממהרים.

- - בנחת. אני מצטרפת לבקשת היושב-ראש לעשות דברים לאט-לאט. אני מבין שזה מה שאתם רוצים אבל אני מנסה לא לעשות אותם לאט אבל לעשות אותם בנחת. שמחה, הוא יקריא את הנוסח של אתמול? אני שואל באמת. חבר הכנסת אלעזר שטרן, אם בסוף דבריי לא יהיה ברור תסמן לי,

תודה. חוזר לטובת הבהירות. אנא, מי שיקטע נקרא לסדר. אפס סובלנות בהקשר הזה כי כל השאלות האלה מקשות על ההבנה ולכן אני מקבל את אותה שאלה שוב ושוב. היועץ המשפטי יקרא את הנוסח שהופץ אתמול בערב לחברי הוועדה. יש לנו מסורת בעקבות הערותיו של חבר הכנסת גלעד קריב לשלוח בסביבות 22:00 בלילה. אז הנוסח המעודכן נשלח בעקבות הדיונים אתמול - - וזה נראה לך בסדר. חברת הכנסת קארין אלהרר, אני קורא אותך לסדר. הופץ נוסח, כולל מכתב שלי שאני מקווה שקראתם בתשומת לב. וגם אם לא תוכלו להתייחס אליו, הכול בסדר. מתי הופץ מכתב שלך? חברת הכנסת אורית פרקש הכהן, אני קורא אותך לסדר.

אתה - - אתה קורא אותי לסדר על שאלה אינפורמטיבית? אם מישהו נושם פה אתה קורא אותו לסדר? חבר הכנסת מאיר כהן - - בוועדה פה לא נושמים - - - 12 שנה לא ראיתי פה דבר כזה. אני קורא אותך לסדר, חבר הכנסת מאיר כהן.

זה זילות של הכנסת. מה זה החוצפה הזאת? חברת הכנסת אורית פרקש, בפעם החמישית אני מנסה לחזור להסביר את סדר הדיון, לבקשתה של חברת הכנסת קארין אלהרר. מתי פרסמתם - - - אבל אמרתי שמי שיקטע אותי לטובת הבהירות של סדר הדיון היום אפילו בשאלה ב-20 השניות שאני רוצה לדבר אני אקרא אותו לסדר.

חנוך, תחליף אותו. עדיף שלא. תודה.

היועץ המשפטי יקריא את הנוסח אני אגיד את זה שוב ועוד פעם למקרה שלמישהו כאן זה לא ברור. מי שיקטע אותי אפילו בשאלה, אפילו בהערה כשאני מנסה להסביר את סדר הדיון אני קורא אותו לסדר בלי התראה נוספת. לא ברור?

חברת הכנסת קארין אלהרר, אני קורא אותך לסדר פעם שנייה. אתה נורא לחוץ.

אולי מישהו יחליף אותך. יקריא את הנוסח היועץ המשפטי. אתה לא עומד בזה. חבר הכנסת רם בן ברק, אני קורא אותך לסדר פעם שלישית. צא, בבקשה. הוא דיבר לעצמו. היועץ המשפטי יקרא את הנוסח, לאחר מכן חברי הכנסת הנוכחים פה יקבלו הצהרות פתיחה של דקה לכל חבר כנסת, לאחר מכן חברי הוועדה הנוכחים

להתייחס לעניין תיקון חוק היסוד, לאחר מכן נתחיל ריצ'רץ' של מומחים ושל חברי כנסת שאינם חברי ועדה כדי שנספיק כמה שיותר דוברים. כפי שפרסמתי, לבקשתו של חבר הכנסת גלעד קריב וחבר הכנסת משה סעדה ביום שני שביקשו ממני להודיע מתי צפויות הצבעות פרסמתי שככל שנצליח להצביע היום, נצביע היום, ביום רביעי. כתבנו ופרסמנו בלו"ז שייתכנו הצבעות גם היום וגם ביום שני. אם נצליח לנהל את הדיון בצורה רגועה ועניינית היום ונצביע

אם לא, הכול בסדר. כל זמן הדיון שיידרש לטובת הדיון יהיה. מה שאני לא אאפשר זה מה שקרה פה עד לרגע זה, דהיינו אנשים שבאו לפה במטרה למנוע את קיום הדיון, להפריע ולהציק זה אני לא אאפשר. דיון ענייני אני אברך עליו, אני כמה לו כבר הרבה מאוד זמן, ומי שיהיה מוכן לעשות אותו מה טוב מהקואליציה או מהאופוזיציה. חבר הכנסת אלעזר שטרן, משהו לא היה ברור בסדר הדברים שלי?

לא על סדר הדברים. אני מבקש להעיר לגופם. לגופם בהצהרות הפתיחה. לא תוכן.

עוד שנייה תורך להצהרת פתיחה. זאת לא הערת פתיחה. אני שואל על מה שאמרת שני דברים: אתמול ישבתי פה בדיון - - ואתה רוצה להתייחס. לא, לא. אני לא רוצה להתייחס. אני רוצה לשאול על סדר הדברים שאמרת.

שאלה ראשונה: אם רק חברי ועדה, נותנים להם סדר עדיפויות, ולנו לא, הייתי צריך לדעת את זה מראש.

זאת לא שאלה, זאת אי הסכמה. שתיים? אם אתה אומר שאחרי זה תהיה התייחסות לדיון שהיה אתמול על מעמד חוקי היסוד ועכשיו אתה נותן ליועץ המשפטי לוועדה להקריא חוק אחר - - לא. כך הבנתי ממך. חבר הכנסת אלעזר שטרן, אז במסגרת הצהרת הפתיחה שלך - - זאת לא הצהרת פתיחה. אם תהיה אחר כך אי בהירות אני אסביר כל מה שצריך. אני חושב שדבריי היו ברורים היטב. - - - למה אתה לא יכול לתת תשובה עניינית? חבר הכנסת אלעזר שטרן, תודה. - - - אדוני היושב-ראש, שאלה לייעוץ המשפטי. אני רוצה לשאול את היועצת המשפטית האם, להערכתה, זה נכון להביא היום להצבעה את הסעיפים האלה? האם את חושבת שהיה פה מספיק זמן דיון? האם את חושבת שכמו שראית, אני באתי ב-8:30 ומאז רק מוציאים אנשים. אני לא ראיתי כאן דיון. האם את לא חושבת שזה מהר מדי? תודה, מאיר. אם היועצת המשפטית תרצה להתייחס עכשיו או אחרי ההקראה או בשלב מאוחר של הדיון מתי שהיועצת המשפטית תרצה להתייחס - - אדוני - - חבר הכנסת - - אבל שאלת אם יש הערות לסדר.

אני אמרתי וזה היה מאוד ברור,

שהיועץ המשפטי יקריא את הנוסח ולאחר מכן יהיו הצהרות פתיחה, ובמסגרת הצהרות הפתיחה, אם תרצה להעיר הערות לסדר, אתה ראשון הדוברים. - - - אבל עכשיו לא, תודה.

אני אבקש גם הערה לסדר. חבר הכנסת רוטמן - - עכשיו לא. עכשיו היועץ המשפטי. אני רק רוצה הבהרה. אין לנו הצהרות פתיחה, מי שלא חבר? אמרתי שיהיו הצהרות פתיחה לכולם. הכול בסדר. אמרת כרגע חברי ועדה. לא, חברי ועדה יתייחסו. הצהרות פתיחה בנות דקה לכולם. חשבתי שאני ברור מאוד. אף פעם לא טענו שאני עמום. אדוני היועץ המשפטי, בבקשה, הקרא נא את הנוסח. הצעת חוק-יסוד: השפיטה (תיקון מס' 3)(חיזוק הפרדת הרשויות) תיקון סעיף 4 בחוק-יסוד: השפיטה (להלן,

בסעיף 4, (1)במקום סעיף קטן (ב) יבוא: "(ב) (1)הוועדה תהיה של תשעה חברים,

(א)נשיא בית המשפט העליון, וכן שני שופטים שיצאו לקצבה, שימנה שר המשפטים בהסכמת נשיא בית המשפט העליון, (ב)שר המשפטים ושני שרים אחרים שתקבע הממשלה, (ג)שלושה חברי הכנסת שהם יושבי ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת ושני חברי הכנסת אחרים, אחד מסיעות הקואליציה ואחד מסיעות האופוזיציה כפי שייקבע בחוק, "שני חברי כנסת". לא, אני חושב "שני חברי הכנסת". אני אבדוק את זה. (2)שר המשפטים יהיה יושב ראש הוועדה. (2)בסעיף קטן (ג) (א)האמור בו יסומן כפסקה (1),

ובמקום "משבעה" יבוא "מחמישה"; זה לעניין ההרכב הקטוע. (ב)אחרי פסקה (1) יבוא: "(2)המניין החוקי בישיבות הוועדה הוא חמישה חברים.

(3)הוועדה תחליט ברוב דעות של המשתתפים בהצבעה, כשהנמנעים אינם באים במניין המשתתפים בהצבעה, והכל כשאין בחוק יסוד זה הוראה אחרת לעניין זה.". זאת ההוראה שבאה להסדיר את העניין שאנחנו לא משנים את הרוב לעניין הדחת שופט.

הוספת סעיף 15א 2. אחרי סעיף 15 לחוק היסוד יבוא: "ביקורת שיפוטית בעניין תוקפו של חוק-יסוד 15א. מי שבידו סמכות שפיטה על פי דין,

לרבות בית המשפט העליון, לא יידרש, במישריןין או בעקיפין, לשאלה בדבר תוקפו של חוק-יסוד ולא יהיה תוקף להחלטה שהתקבלה בעניין כאמור." "לרבות בית המשפט העליון" לדעתי זאת אולי הכוונה, אבל זה הסעיף המתאים "בשבתו כבג"ץ".

כי זה כל בית משפט, לרבות בית המשפט העליון בשבתו כבג"ץ. כמובן, שבית המשפט העליון בשבתו לא כבג"ץ. אז אנחנו יכולים להוסיף: "בשבתו כבית משפט גבוה לצדק".

זה בתוך סעיף 15. אנחנו בסעיף 15א. אנחנו מתייחסים לסעיף 15. עכשיו אני מקריא את התיקון המשלים לתיקון בעניין הוועדה לבחירת שופטים לחוק בתי המשפט. הצעת חוק בתי המשפט (תיקון מס' 105) (הוראות לעניין הוועדה לבחירת שופטים), התשפ"ג 2023 תיקון סעיף 6 1. בחוק בתי המשפט , התשמ"ד 1984 (להלן, החוק העיקרי) בסעיף 6, (1)במקום פסקה (1) יבוא: "(1) (א)חבר הכנסת שיכהן כחבר הוועדה מסיעות האופוזיציה ייבחר על ידי סיעות האופוזיציה בהתאם להוראות שייקבעו בתקנון הכנסת. (ב)לאחר בחירת חבר כנסת מסיעות האופוזיציה כאמור בפסקת משנה (א), יבחר יושב ראש הכנסת חבר כנסת נוסף שיכהן כחבר הוועדה,

אם לא נבחרה לוועדה חברת כנסת כאמור בפסקה (3א), יבחר יושב ראש הכנסת חברת כנסת. ב-(ב) הוא כאמור, חבר קואליציה, לפי חוק היסוד. (ג)חל שינוי בהשתייכותו של חבר הוועדה

ייבחר בתוך 30 ימים ממועד השינוי חבר אחר לוועדה כך שההרכב האמור בסעיף 4(ב)(1)(ג) לחוק-יסוד: השפיטה יישמר, עד מועד הבחירה כאמור ימשיך לכהן אותו חבר כנסת כחבר הוועדה. (ד)חברי הכנסת יכהנו כחברי הוועדה כל עוד הם חברי הכנסת, ואם תמה כהונת הכנסת,

קופה שגם אי אפשר להפעיל את הנורבגי בתחילת כנסת עד הרכבת ממשלה או אחרי הפיזור בסוף כנסת, לא יחול - - זאת אומרת שאם חל שינוי בהשתייכותו של חבר הוועדה לסיעות האופוזיציה בתקופה שאיננה התקופות שעשינו בנורבגי, התקופות שהן מהכרזה על פיזור כנסת או שממשלה נפלה.

מהרגע שיש פיזור כנסת בגלל אי העברת תקציב או בגלל חוק פיזור או בגלל התפטרות ממשלה ובתחילת כנסת עד כינון ממשלה. כלומר שיהיה בסוף שסעיף (ג) לך בתקופה שהכנסת והממשלה מכהנות כתקנן. בתקופות של בחירות וכאלה חל סעיף (ד) שנשארת הוועדה ההמשכית עד לבחירת חברים חדשים. טוב, אנחנו נוסיף את זה. אני לא מבין את זה. אפשר לחזור על זה? הם מתעסקים בשטויות במקום במהות. אני אסביר או היועץ המשפטי יסביר? אתה תסביר. זאת בקשה שלך.

לראשונה בתולדות הוועדה עשינו הסדר שיש חבר אופוזיציה. הייתה תקופה שלא היה חבר אופוזיציה - - היה נוהג. - - כולל בממשלה שהוקמה, ואתם אפילו הגשתם על זה עתירה. היה מצב שחבר אופוזיציה עבר - - אלקין בזמנו. לא אלקין. אילטוב. אילטוב. נכון, סליחה.

היו שני מצבים שאותם רצינו למנוע: אחד, סיטואציה כמו שהייתה בתקופת ממשלת החילופין של נתניהו וגנץ הראשונה מינו שני חברי קואליציה ולא הייתה נציגות של אופוזיציה.

הנציגים מטעם הכנסת היו חבר הכנסת האוזר וחברת הכנסת מארק, ושניהם היו מטעם הקואליציה ולא הייתה נציגות לאופוזיציה. הוגשה על זה עתירה, ובית המשפט אמר,

היו דוגמאות מזה בעבר. היה מקרה אחר שכשבן אדם, אילטוב, מונה הוא היה חבר אופוזיציה אבל אחר כך סיעתו הצטרפה לקואליציה ואז האופוזיציה נותרה חסרת ייצוג בוועדה. את שתי הסיטואציות האלה אנחנו באנו למנוע.

קיבלנו בחוק היסוד אמירה מפורשת שחייב להיות חבר אופוזיציה. לכן תרחיש האוזר-מארק לא יוכל לחזור על עצמו, יהיו חייבים חבר אופוזיציה. שנית, אם חל שינוי בהרכב הקואליציוני תוך כדי כנסת לא יכול להיות תרחיש אילטוב גם את זה רצינו למנוע. זאת אומרת שתוך 30 יום מרגע שהסיעה שלך מצטרפת לקואליציה אתה עוזב את תפקיד הוועדה לבחירת שופטים וימנו במקומך חבר אופוזיציה.

כדי לשמור מכל משמר על ייצוג האופוזיציה בוועדה, מה שלא היה עד היום. - - - עכשיו נוצר מצב שיש סתירה בין הסעיפים.

יושבים פה שני חברי ועדה לבחירת שופטים נוכחית כי, לפי החוק הקיים, גם אפרת וגם אני חברי הוועדה כי הכנסת עדיין לא בחרה ועדה חדשה לבחירת שופטים. עכשיו גם תהיה הצעה לתיקון התקנון כדי לדחות אפילו את המועד עוד קצת. ואז מאריכים את הכהונה שלנו כי, לפי הוראת החוק, עד שהכנסת בוחרת חדשים אנחנו ממשיכים להיות חברי הוועדה. נוצרת סתירה בין שני הסעיפים כי חברת הכנסת רייטן הייתה חברת קואליציה, והיא הפסיקה להיות חברת קואליציה. למשל, אם הייתי דורש שהיא תהיה חברת אופוזיציה אני הייתי חבר אופוזיציה והפסקתי להיות חבר אופוזיציה, נכון? שנינו, למעשה, הפסקנו להיות בתפקיד שאליו מונינו. היא הייתה מהקואליציה ואני מהאופוזיציה, ועכשיו אני בקואליציה והיא באופוזיציה. אף אחד לא יושב על התקן שעליו מונינו. אז, לפי הוראת סעיף (ד) עד שהכנסת בוחרת חדשים אנחנו מכהנים, לפי הוראת סעיף (ג) בשנייה שאני הצטרפתי לקואליציה אני לא יכול לשבת כנציג אופוזיציה וכן להפך. אז נוצרה סתירה. כדי להבהיר את זה מוצע להבהיר ש"חל שינוי" הזה מדובר שהשינוי הזה חל בזמן כהונת כנסת, לא בגלל הקמת כנסת חדשה וממשלה חדשה. כלומר המועד שאנחנו בודקים את "חל השינוי" הזה הוא מועד של התנהלות כנסת רגילה ולא מועד בחירות או הקמת כנסת חדשה. - - - אז אנחנו מוסיפים את הנוסח ומפנים לסעיף שמופיע בחוק הנורבגי. בחוק הנורבגי הכנסנו סעיף שאומר שיש תקופות שאנחנו לא מאשרים חבר כנסת נורבגי: מהרגע שבו נופלת ממשלה, מהרגע שמוקדמת כנסת, מהרגע שהיא נופלת באי אמון עד שמוקמת ממשלה חדשה. זאת תקופה ששר לא יכול להתפטר. אז יש שם סעיף שמרכז את כל התקופות שבהן אנחנו מבינים שיש פער כזה. אז אנחנו מפנים לסעיף הזה ואומרים: חל שינוי בתקופה שאיננה אחת התקופות המנויות בסעיף של החוק הנורבגי. אדוני היושב-ראש, רק הבהרה לגבי זה: לפי הנוסח החדש הזה, אם היום הוא היה חל מה היה הדין שלנו? אנחנו היינו ממשיכים לכהן כי חל שינוי בהשתייכות שלנו לא בתקופת כהונתה של כנסת אלא - - -בעת הקמת ממשלה עד שהכנסת תבחר חדשים. ההמשכיות הייתה חלה עליו. כלומר גם הדין שחל היום - - הרציפות.

שאנחנו יכולים להמשיך לתפקד כחברים בוועדה את זה אתם לא משנים בנוסח החדש.

חברי הוועדה שמונו בכנסת הקודמת יכולים להמשיך לעבוד בוועדה. עד שהכנסת בוחרת משהו חדש. אז אפשר לעבוד. אבל מה זה משנה? הממשלה לא תכנס את הוועדה עם ההרכב של הממשלה הקודמת. על הדיון הזה נאמר: הבית נשרף והסבתא מסתרקת. ממש דיון עומק חשוב על מה שיקרה פה. השאלה אם אנחנו - - - שורפים את הבית ומתעסקים במשהו לא רלוונטי בכלל. אז בסעיף (ד) יכול להיות שיהיו גם שני חברי קואליציה בוועדה.

כן, תאורטית. נכון. עד שהכנסת תבחר חדשים. זה מה שקרה. כשיבוא המשיח ותהיה לנו קואליציה משותפת - - מאחר שלפחות בתקנון אנחנו קובעים שבחירת נציג האופוזיציה, בשלב הזה בוודאי, תיעשה בדרך שייקבע בתקנון אז במסגרת התקנון אנחנו נקבע את המועד מתי האופוזיציה.

וזאת תהיה קביעה מאוד הגיונית כשנכין את התקנון, שמיום כינון ממשלה חדשה האופוזיציה תבחר את הנציג שלה בתוך 30 יום. אבל הרי בהרכב הזה אין לאופוזיציה שום משמעות. גור, מה עם תיקון שמונע את הסיטואציה שבה חמישה פוליטיקאים יושבים בלי אף שופט בחדר?

סליחה, אנחנו מדברים על זה. זה הדיון. אבל עוד שנייה יהיה תורך לדבר. זה לא תורי לדבר. היושב-ראש מתקן את הסעיף. אתה מתחיל לתקן את הסעיף שעולה להצבעה. אתה מתעסק במשהו לא רלוונטי לחלוטין - - את יכולה לעצור, בבקשה? אבל לפי הנוסח הקיים - - את יכולה לעצור?

מה עם חמישה פוליטיקאים - - את יכולה לעצור? - - שלא דרוש שאפילו יהיה שופט בדיון הזה? את יכולה לעצור? אם לא מינו שופט אפשר להצביע. חברת הכנסת אורית פרקש, אני קורא אותך לסדר פעם שנייה.

אני לא ראיתי - - - יש לי שאלה על הסעיף. לא כרגע. תנו לו לסיים. שנייה. רק להבין את מה שאתה רוצה לעשות. כי בסופו של דבר אם אנחנו מדברים על התקופות של הנורבגי אנחנו מדברים על התקופה עד הקמת ממשלה.

המועד שבו בוחרים נציגים נכון להיום היא מאוחרת לגבי הממשלה. אתם רוצים אולי להביא נוסח לוועדה? ותשבו בחוץ ותארגנו את זה?

אתם - - - להכניס תיקון - - - לוועדה למינוי שופטים? רבותיי, רבותיי - - שבו בשקט ותעשו נוסח. רבותיי, רבותיי. הפצת אתמול נוסח להצבעה - - - רבותיי, רבותיי, רבותיי - - גם אני יכול להכניס תיקון? כן. נהדר. לכן עושים הקראה. אני נותן לדבר בתורכם אם תיתנו לסיים את ההקראה. הכול בסדר.

אם פותחים - - חבר הכנסת גלעד קריב,

די, חלאס. מה זה השיג והשיח הזה? מה זה השיג ושיח הזה? - - - כותרת - - - אין שיג ושיח. זה בדיוק העניין.

אני קורא אותך לסדר פעם שנייה. מה זה השיג והשיח - - - אני קורא אותך לסדר.

אבל תן לנו להעיר הערות על הסעיף. חברי הכנסת, תנו לו לסיים, אתם תוכלו לדבר. עוד שנייה הצהרות פתיחה בתור שלכם. איך חזרת בכלל? לדקה אחת נעיר הערות גם לסעיף וגם הצהרות פתיחה? חברת הכנסת אורית פרקש הכהן, את בקריאה שנייה. מה יש לכם? אתם לחוצים נורא היום.

אני מנסה להבין מה קרה. - - - action ו-reaction, אתה יודע. - - - אנחנו פשוט רוצים לצאת להגיע לתמוך בחוק דרעי. המדינה לחוצה, לא אנחנו. כולנו בסטרס.

מלחיצה, מדינה לחוצה. הטרללת - - - הצלחת. אתם נורא בלחץ. אני לא מבין למה. אתה לא מבין למה? אני מבקש שתנצלו את זמן הצהרת הפתיחה שלכם להסביר לי למה אתם לחוצים.

שמחה, הצהרת פתיחה - - - אבל את קוטעת את היועץ המשפטי.

להבין - - - - - חברת הכנסת נעמה לזימי, תני לו לדבר. - - - חבר הכנסת גלעד קריב, אתה מפריע לי, בבקשה. תבקש לצאת החוצה אם אתה צריך לצעוק באמצע חדר הוועדה. שאלת, אתה רוצה הסבר למה אנחנו לחוצים היום? אנחנו מוכנים להסביר.

אני רוצה שהיועץ המשפטי ימשיך להקריא. אני מבקש שהיועץ המשפטי יוכל לסיים את ההקראה. אני רוצה להבין את התיקון. אתה מתייחס לשינוי שחל בתקופות האלה? יש דלתא בין המועד שבו הוקמה הממשלה לבין מועד הבחירה - - אני לא מבין, אנחנו עכשיו בשיעור פרטי? חבר הכנסת יואב סגלוביץ', אתה מנסה לשבש את הדיון. אני לא משבש את הדיון. אני מסביר לך שאני לא מכיר אירוע שהיועץ המשפטי מקריא ואתם לא יודעים מה אתם רוצים אחד מהשני.

תודה. אתה יכול להסביר בדיוק מה השינוי שאתה רוצה לעשות? - - - בין מועד הבחירה למועד הכינון. ראשית, אדוני היועץ המשפטי, לי לא משנה בכלל. לדעתי, הזמן המתאים להכנסת שינויים יהיה לעשות את זה לקראת השנייה והשלישית - - לא,

סליחה, אני לא מבין - - אתה תמיד אומר את זה.

שימי לב כמה מילים אמרתי,

לפני שאת צועקת לי תוך כדי שאני מדבר. אני מנסה להבין מה קורה פה. אבל אתה מביא את זה לא אפוי. חברת הכנסת נעמה לזימי, אני קורא אותך לסדר פעם שנייה. אז די. מה קורה פה? אני אומר חמש מילים ואתם מתחילים לצעוק. זה לא הגיוני. מה יש לכם? עוד שנייה הצהרות פתיחה תגידו מה שאתם רוצים ואחר כך גם זמן דיבור. לא ייתכן שלא תיתנו לבן אדם לדבר. - - - אדוני היועץ המשפטי, אני חושב שהפער בין (ג) ל-(ד), כשתהיה מונחת לפנינו לפחות טיוטת תקנון, הוא מתאים עניינית בין קריאה שנייה ושלישית. אני לא בטוח שחייבים להכניס אותו עכשיו. אבל מאחר שהוא בסך הכול הגיוני כי אם חל שינוי בהשתייכות שהוא הנושא הרלוונטי של סעיף (ג), מועד השינוי בהשתייכות צריך להיות בתקופה שאיננה - - - שהוא אינו נובע מהקמת הממשלה. אם הוא נובע מהקמת הממשלה, במסגרת התקנון יינתן מענה. אם יחליט התקנון שהאופוזיציה בוחרת את נציגיה בתוך חודשיים אז ברור שאני אתן להם חודשיים כי אחרת תהיה סתירה בין התקנון לבין החוק. אז ברור שהמועד הרלוונטי הוא "חל שינוי". לכן אני מציע שיהיה כתוב: "חל שינוי בהשתייכותו של חבר הוועדה לסיעות האופוזיציה בתקופה שאיננה קבועה בהפניה לסעיף הנורבגי".

מדובר בתיקון מבהיר ולא קריטי שהוא ייכנס היום. אם זה מפריע מאוד לחברי האופוזיציה שהוא יוכנס עכשיו אז אני אבקש לוותר על ההכנסה שלו עכשיו, ואנחנו נכניס אותו בין הקריאה השנייה לקריאה השלישית. זה נושא חדש. ואז תטענו על זה גם טענת נושא חדש והכול יהיה בסדר. אני לא רוצה חס וחלילה, אחרי ששמעתי מחבר הכנסת גלעד קריב שהוא מוותר על זכותו להגיד "נושא חדש" לפני קריאה ראשונה, אז אני רוצה לתת לו את ההזדמנות להגיד "נושא חדש" בין הראשונה לשנייה והשלישית. הוא ויתר על זכותו, הוא לא ויתר על זכותנו. בסדר גמור. אתה יכול להמשיך.

רק אם תהיה הצבעה צריך לקבל החלטה אם זה בפנים או בחוץ. אם האופוזיציה לא תרצה שהתיקון הזה ייכנס עכשיו מבחינתי זה בסדר גמור.

(ה)בפסקה זו, "סיעות הקואליציה" הסיעות בכנסת שהן צדדים להסכמים המחייבים תמיכה בממשלה, "סיעות האופוזיציה" הסיעות בכנסת שאינן צדדים להסכמים המחייבים תמיכה בממשלה."; (2)פסקה (2) תימחק, (2) זאת הפסקה שעוסקת בנציגי לשכת עורכי הדין. (3)בפסקה (3), במקום "שני שופטי בית המשפט העליון" יבוא "שני השופטים שיצאו לקצבה"; (3) זאת הפסקה שבה מציינים שהכהונה שלהם היא שלוש שנים. (4)במקום פסקה (3א) יבוא: "(3א)לפחות אחד מנציגי השופטים בוועדה, לפחות אחד מנציגי הממשלה בוועדה ולפחות אחד מנציגי הכנסת בוועדה יהיו נשים;". זה אומר פחות אישה מהמצב כיום. זאת הרעה כלפי נשים דה-פקטו. הפחתה של רבע מהנשים בוועדה היום. זה הפחתה מארבע לשלוש.

צריך לומר תודה שיש שלוש עם הממשלה הזאת. זה הרבה יותר טוב מהמנכ"ליות. המצב שבו שמחה לא מגיב אומר לנו הכול. כשאתה לא מגיב אני יודעת שאתה מובך. אין ספק.

האמת היא שהרי לא אכפת לך מנשים. אני רק מזכירה - - חברת הכנסת נעמה לזימי, כשאני מגיב למה אני מגיב,

בכנס אצלכם הוא אמר שהוא מייצג נשים יותר מאיתנו.

הוא אמר בכנס שעשינו יחד שהוא יותר מייצג נשים מאתנו - - חבר הכנסת נעמה לזימי - - - - הנה בן אדם שמפחית את הייצוג של נשים בוועדה דה-פקטו. - - אני קורא אותך לסדר. תודה. ברור. גם תקרא אותנו לסדר בנוסף לזה שאתה פוגע בנו. עכשיו זאת פעם שלישית. אני קורא אותך לסדר פעם שלישית. ממש ממש, באמת סמלי, שמחה. בגלל שעומדות לך זכויות - - - לגמרי סמלי מצדך.

תיקון סעיף 7 2. בסעיף 7 לחוק העיקרי, (1)סעיף קטן (ג) בטל,

היום זה רוב רגיל למינוי שופטים לשלום ולמחוזי, ורוב של 7 למינוי לעליון.

פסקה (2) זה השימוע. (2)לפני סעיף קטן (ד) יבוא: "(ג1) (1) הוועדה תדון במינוי של שופט לבית המשפט העליון, לאחר שהעבירה לוועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת הודעה בדבר מועמדותו, בצירוף הערות הציבור שהתקבלו בעקבות פרסום הודעה לפי כללי הוועדה, וחלפו 30 ימים מיום שההודעה הועברה, ואם הועברה לאחר תחילת כהונתה של כנסת חדשה לאחר שחלפו 30 ימים מיום שהכנסת בחרה את חברי ועדת החוקה, חוק ומשפט. (2)ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת תזמן את המועמדים לשיפוט בבית המשפט העליון שפורטו בהודעה לפי פסקה (1) להופיע בפניה, סדרי הדיון בוועדה ייקבעו בתקנון הכנסת." תודה רבה. המילה "שימוע" נשארה? לא היה שימוע.

עשינו בלי שביקשת. הוועדה תזמין למה? אז מה זה "תזמין"? אין שימוע, יש הופעה.

ברור שזה שימוע. היא ביקשה. היא רצתה להוריד את המילה. אני מכבדת שעל דבר אחד אנחנו מסכימים שלמילה "שימוע" אין מקום. חברת הכנסת דבי ביטון ביקשה שהמילה "שימוע" לא תופיע. למה לעשות מכבסת מילים? עד שסוף-סוף אנחנו מסכימים על משהו - - - אבל את טועה,

אמרתי שהמילה "שימוע" לא שאני מסכימה עם זה - - אבל את טועה. - - המילה "שימוע" מצמררת.

בעצם היה הדבר האמיתי ועכשיו הפכת אותו למשהו שאנשים לא מבינים. לא הפכתי. אמרתי ש"שימוע" זאת מילה מצמררת. אבל זה מה שזה. אוקיי. אז כשזה יעבור שזה יעבור עם שימוע? זה שימוע. זה מה שזה. למה עכשיו להקל ראש? אנחנו ניהלנו דיון שלם אתמול - - שימוע - - חבר הכנסת גלעד קריב, למיטב זיכרוני, אתה דיברת 17 דקות ללא הפסקה ועצירה על עניין השימוע. א', זיכרונך בוגד בך ולא בפעם הראשונה.

שהתאהבת בקונספט של הבינה המלאכותית שסופרת דקות. דווקא פה הפעלתי בינה לא מלאכותית. חבל שאתה מתעלם - - - הנה, תראה, הצהרת פתיחה,

לא, לא, זאת לא הצהרת פתיחה. זאת קריאת ביניים.

אה, הגענו להצהרות פתיחה? אתה נותן לעצמך - - דקה זה לא

אז קח דקה ועשרים. בסדר. קודם כול, אני רוצה לומר ב-20 השניות של ההצעה לסדר בצורה מאוד ברורה: השעה עכשיו 9:15. לאור עשרות השעות שאנחנו הקדשנו לא לדיון אלא לשמיעה חד-צדדית בנושא מינוי השופטים הרעיון שחברי הכנסת ידברו במשך שעה וחצי על נושא חסינות חוקי היסוד היא בלתי מתקבלת על הדעת. יש פה שורה ארוכה של חברי כנסת שדורשים את הזמן שלהם, יש פה שורה ארוכה של מומחים. אתה קבעת את הכלל איך נותנים פה למומחים לדבר פה באריכות, ואנחנו עומדים חד-משמעית שהדיון בנושא הזה ימוצה. לגופם של דברים: מכיוון שעוד תהיה לנו הזדמנות אני מקווה לדבר לגוף עניין הביקורת השיפוטית על חוקי היסוד אני רוצה לומר משהו על הנושא השני של מינוי השופטים: כמעט כל מרכיבי הרפורמה האלה הם עניינים סבוכים: עילת הסבירות, פסקת התגברות באמת נושאים לא פשוטים. הנושא של מינוי השופטים, פשוט מאוד השתלטות עוינת של רשות אחת על מנגנון מינוי השופטים במדינת ישראל.

שמונה מתוך תשעה חברים ימונו בסופו של יום על-ידי הממשלה. אנחנו בדרך ואזרחי ישראל צריכים לדעת את זה אנחנו בדרך לשרשרת מינויים פוליטיים - - תודה. - - בתוך בתי המשפט. תם עידן השופטים העצמאיים - - תודה רבה. - - והשופטים בעלי חוט השדרה - - תודה. - - והמקצועיים במדינת ישראל, וזה רשום על שמך ועל שמו של שר המשפטים לוין.

זה לפני שתם עידן נתניהו או אחרי זה? תודה רבה, חבר הכנסת מלביצקי.

מה העמדה שלך לגבי עצמאות שופטים אנחנו יודעים, חבר הכנסת מלביצקי. חבר הכנסת סגלוביץ', בבקשה. אבל למה לא הולכים לפי הסדר? כי זה לפי סדר הרישום. אז מתי אני? אני אגיד: יואב, אפרת, אורית, דבי. - - - זה הצהרות פתיחה לפי סדר הרישום. ומה איתי? אני פה מזמן, כן?

אתה מספר 9. איזה מספר אני? נו, באמת. אלעזר, אני לא מרשה קריאות כאלה. יש לך עוזר, בבקשה. חבר הכנסת יואב סגלוביץ', בבקשה. אני חוזר לכותרת הדיון שמדגישה מה מהותו של כל הדיון הזה שבחר היושב-ראש: "מחזירים את הצדק למערכת המשפט". אז אני אחזור על העניין: מי מחזיר בדיוק? דרעי? נתניהו? אלה יחזירו את הצדק למערכת המשפט? זאת הכותרת שבחרת לדיון, וזה מעיד לאיזה כיוון אנחנו הולכים. ט"ו בשבט רק עבר עלינו לפני יומיים, ומי שחושב שאנחנו לא רואים את היער הוא טועה. יש פה נטיעות מסוגים שונים. כבר ניטע ברוב הוד והדר "חוק דרעי". אפרופו חוק יסוד חוק יסוד: דרעי. מי שמתלבט מהו אותו חוק יסוד חוק יסוד: דרעי עבריין שרוצה לחזור למקום העבירה, והכנסת הזאת, הבית הזה מאפשר את היער. מי הגננים ביער הזה? בן גביר? נתניהו? דרעי? - - משפט אחרון. משפט אחרון שאני רוצה להגיד: כאילו יש פה דיון אקדמי, כאילו יש פה שינוי. יש פה רתימה של מערכת שלטונית

הכנסת מחוקקת חוקים מושחתים זה הופך את המדינה למדינה מושחתת בהגדרה - - תודה. - - לא ניתן לזה לקרות פה, ברחוב, בכל מקום. תודה רבה. חברת הכנסת אפרת רייטן, בבקשה. תודה רבה. יהיה לנו גם זמן אחר כך להיכנס לפרטים, זאת רק הצהרת פתיחה.

לפי סדר: קודם חברי ועדה ואחר כך ריצ'רץ' למי שאינם חברי ועדה, בעזרת השם.

כי גם אתמול רציתי להגיד הרבה דברים ולא הספקתי. יש לי הרבה נקודות אז אשתדל להיות מתומצתת. א', אני רוצה להעיר הערה לתוכן. לדעתי, הנוסח הנוכחי הזה מעמיד אותך,

בניגוד עניינים.

אתה מתקן פה חוק יסוד, וקובע שאתה הולך להיות חבר בוועדה לבחירת שופטים. זה חוק פרסונלי פר-סה. ולעמוד בראש השימוע. לגבי השימוע אנחנו נרחיב מאוחר יותר. אנחנו יודעים שזה הולך להיות קרקס תקשורתי. זה כרגע לא על הפרק. אבל אין ספק שמדובר פה בחוק פרסונלי. דיברתם על חוק דרעי אפשר לקרוא לזה "חוק רוטמן", על שמך, קיבלת. חלום חייו. אני אחשוב על המיתוג הזה. מה שקורה כאן וזאת באמת שורה אחרונה לפני שנתקדם קורה כאן ההפך הגמור ממה שאתם רוצים אולי ביושר, אתה יודע, אני לא רוצה אפילו לשפוט אתכם אבל לטעון שהתהליך הזה, לכאורה הרפורמה, אמורה לעשות כאן הפרדת רשויות. זה בדיוק ההפך הגמור אתם לוקחים את בית המשפט, מנכסים אותו לקואליציה - - משפט אחרון. - - והולכים לשלוט פה בצורה מוחלטת.

זאת השתלטות. תודה רבה, חברת הכנסת אפרת רייטן. חברת הכנסת אורית פרקש הכהן, בבקשה. דקה לרשותך בהצהרת פתיחה. בוקר טוב. זה יום עצוב מאוד לילדים שלנו ולמדינת ישראל. אני אישית מרגישה כאילו אני נמצאת בסרט אימה, בסתימת פיות, שקבוצה של אנרכיסטים יחד עם עבריינים חברו להם כדי להרוס לנו את המדינה. מי אלה האנרכיסטים והעבריינים? אתה. גם אתה, גם אתה. חבר הכנסת. מי אלה האנרכיסטים והעבריינים? גם אתה, גם אתה. חנוך שאל.

לא, סליחה. דרעי עבריין מורשע. סליחה, סליחה, חבר הכנסת גלעד קריב, תודה. דבר ראשון, חברת הכנסת אפרת רייטן - - נכון. אני אחזיר לך את

חברת הכנסת אפרת רייטן, יש תקנון בכנסת ישראל.

אומרים לחבר כנסת שהוא עבריין,

אני מבקש שתחזרי בך. אחרת אני איאלץ - - לא אמרתי שהוא עבריין.

תיקח לשיחה את דודי אמסלם, הוא הולך ישר - - - הוא

ואפשר וצריך לקיים על זה דיון ואני אשמח לסייע להעביר רפורמות משפטיות אתה משרת אינטרסים פרסונליים של אנשים שצריכים לפתור את הבעיות המשפטיות שלהם דרך מה שהם עושים פה.

אבל מצער אותי מאוד כי אתה יודע היטב שאת הנושאים הללו אני מנסה לקדם כבר שנים רבות בלי שום קשר לאף אחד באופן פרסונלי. מההיכרות שלי איתך, אם היית מקדם אותם כמו שצריך היית מנהל אותם בשיח. לא מתנהל פה שיח. ואתה יודע

אבל

- - חבל לי שדווקא אתה משתמש בכלים לא ראויים בדיון שהוא בעצם לא דיון - - תודה. - - ובתפקיד שלך כיושב-ראש הוועדה כדי לחרב את עצמאותה של המערכת - - תודה, תודה.

שלושה משפטים אחרונים. - - ולקרוע את העם. תודה רבה, חברת הכנסת קארין אלהרר. חברת הכנסת שרון ניר, בבקשה. מה כותבים לך בכל ההודעות האלה שאתה קורא כל

אפשר התייעצות סיעתית לוותר על המקום של

בבקשה. אפשר התייעצות סיעתית?

אנחנו בשונה מכם דואגים גם לאופוזיציה.

בוקר טוב, טלי. חברת הכנסת גוטליב, בוקר טוב. טלי, בוקר טוב. את בזמן דיבור של מישהו.

כתוב שהיא יועצת מקצועית ליושב-ראש הוועדה. מטעם מי? חבר הכנסת רם בן ברק - - את יכולה לענות כדי שנדע - - לא,

ככה. אנחנו יושבים כאן,

- - ואני רוצה לדעת מי זאת הגברת גלי שלום, את מי היא מייצגת. חבר הכנסת רם

הוא הפך לסניף מעין מפלגתי של השקפת עולם קיצונית אנטי

לצערי, זה המצב כרגע.

אי אפשר לסמוך על השופטים שימנו את עצמם, שישפטו את עצמם,

אני לא הפרעתי לך.

בהם. אדוני היושב-ראש, אני צריך את עזרתך כי אני לא רוצה להתחיל להיכנס להתכתשויות. אז, בבקשה, תדבר ברצף בלי להתייחס להפרעות. איזה מנומס

שום מסמך לא קיבלנו מהאופוזיציה שמהווה

של דה-לגיטימציה. - - - מי רוצה לדבר איתנו בכלל? - - זה מאוד ברור וגם מאוד ברור למה הם עושים את זה - - תודה רבה. - - מכיוון שבית המשפט היה הדרך שלהם למרות שהיו מיעוט לשלוט בכל מה

להגיד על - - - - - - חבר הכנסת מלביצקי, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה.

אני לא מבין. - - זה נראה לך הגיוני? חבר הכנסת אפרת רייטן, די,

זה כל מה שביקשתי ואמרת לא.

- - - - - - חברת הכנסת מרב מיכאלי, דקה לרשותך. שאלות בעניין איך צריך להירשם ואיך לא יש מנהל ועדה ואפשר להעביר אליו פתק.

חד-משמעית אמרתי שאסור לנהל איתכם משא ומתן על הרפורמה הזאת.

משום שאתם לא באתם בתום לב. לעשות הפיכה כל כך

יושבים פה חברות וחברי האופוזיציה, חברות וחברי מפלגת העבודה ימים ולילות ואומרים לך את זה - - תודה. - - ואתה תראה שזה מה שהולך להיות. תודה רבה, חברת הכנסת מרב מיכאלי. אנחנו עכשיו בהתאם לסדרי הדיון שהודעתי עליהם בתחילת הדיון נאפשר לחברי

תודה. גלעד לא פה. אני אשמור לו את זכות הדיבור.

אני תופסת לו את המקום פשוט.

חשוב לי מאוד לשמוע את אמירותיו. יואב סגלוביץ' ואז אורית ואז קארין להערות

- - דיברו לעניין.

לעניין נושא הדיון. אני מאוד מקווה שתנצלו את זמן הדיבור שלכם לעסוק בנושא הצעת החוק,

כמובן,

כרגיל, עמדתי נשמעת ואתה מתקדם.

חברת הכנסת אורית פרקש הכהן. טלי, די להתערב. פשוט לא משכנעת. מה

אני באמת מבקשת ממך ומפצירה בך: תעצרו את החקיקה הזאת ותנהלו משא ומתן ענייני - - תודה. דיברתי איתך, אבל אני מרגישה אישית שאין לי עם מי לדבר, וזה מאוד קשה לי. תודה רבה. תודה רבה, חברת הכנסת אורית פרקש הכהן. יואב סגלוביץ', בבקשה. נלך על שני

וזה יהיה לגיטימי. ראש ארגון פשיעה שריצה את עונשו יוכל להיות שר.

זה מה שאתם אומרים בחוק הזה. אבל אחרי שאמרתי את שני הדברים אני רוצה להסב את תשומת הלב לשני

- - אנחנו לא יכולים לעשות מה שבא לנו. יש חוק יסוד: ממשלה שקובע זמן, תקופת צינון של שבע שנים - - טלי,

שנייה. - - לא נגעו בו די עד עכשיו בכל הדיונים.

ההשפעה של החוק הזה על המשפט הבינלאומי בכמה

- - שום הגנה לא תהיה לנו מטריבונלים בינלאומיים, ומאחר שחלקכם בקואליציה הזאת גם משרתים פחות,

תודה רבה, חבר הכנסת סגלוביץ'. ואני מתעקש שיגיעו לכאן מומחים של משפט בינלאומי,

תשים לב שהחוק מנוסח היום כמו בנוסח הקודם וכך היה גם לגבי הוועדה לבחירת שופטים. החוק מנוסח היום "לפחות אחד מהנציגים של כל רשות". הסיבה שזה ירד מארבעה לשלושה זה לא בגלל ששינינו, חלילה וחס, מילה ביחס לייצוג נשים, אלא קבענו שכמו ברשות השופטת עד עכשיו

אתם רוצים למלט את נתניהו ממשפט. חברת הכנסת מירב כהן, אני קורא אותך לסדר פעם

- - - - - - - - - לא שר המשפטים - - - חבר הכנסת משה טור פז,

אם כבר מירב הזכירה לנו את תיקי ראש הממשלה אז אני גם

לא מציינת כלום. העובדה היא שהבורות הבלתי רגילה של האנשים הללו שלא מבינים שאין קשר בין משפט נתניהו לרפורמה המשפטית יותר מזה, אני מאחלת ומקווה שגם אף אחד בשולחן הזה לא יצטרך לתת דין וחשבון על רדיפה פוליטית - - כנראה, אתם תצטרכו יום אחד לתת דין

- - - עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם.

תמשיכי, תמשיכי לענות לזה,

- - - תמשיכי, אל תוותרי בעניין. שלא ישתיקו אותך, טלי. חבר הכנסת גלעד קריב, עד שחזרת אתה תהיה בקריאה שלישית.

עליהם לנהוג בממלכתיות ובאיזון בקביעת הרכב המוזמנים לישיבות ובאופן ניהולן, ולהיזהר כי סמכותם הרחבה בעניינים אלה לא תהפוך" מעניין שיש פה ציטוט מקהלת "לעושר השמור לבעליו לרעתו". איזה קהלת? הספר או הפורום?

שאתה מקשיב מאוד לראיונות שלי בערוץ הכנסת ולא במסמך ששלחתי לכם אתמול שבו ציטטתי את שמגר על תורת הריבונות הבלתי מוגבלת של הכנסת שמעוגנת - - הוא טועה במשהו שהוא אמר?

עד אז נחוקק. - - - אתמול קיבלתם הצעה לוועדה לבחירת שופטים - - תודה,

תתייחסו. חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, אני

אתמול שמתי לך את זה על השולחן.

תתייחס. תצאי, בבקשה.

תצאי, בבקשה, תודה.

הוא רצה לשמוע,

הטיף והלך. לא הבנתי. אתה מבין את הצביעות? זה חבר שלך, לא שלי. הוא בא לדקה הטיף. הוא מחפש את המבוגר האחראי

אדוני היושב-ראש,

בעבר: אני חושב שהדרך שבה אתם מובילים את הרפורמה המשפטית הזאת היא החמצת הזדמנות היסטורית ובכייה לדורות.

החמצה היסטורית של הזדמנות פז לתקן את הדרוש תיקון במערכת המשפט ובאיזון בין הרשויות ואת כל הכוח העודף שכולנו מבינים שיש בידי מערכת המשפט. אם אנחנו מבינים היום שבידי

אני מעריך את הרצון שלך, אני חושב שעמוק בלב אתה בעד מערכת משפט חזקה ועצמאית - - לא עמוק,

ממש לא. אל תגזים. לא ניכר שאתה רוצה מערכת עצמאית.

אבל תדייק עצמאית לא - - - - - - מחמאות, אבל למה מדע בדיוני? את יכולה

אני גם מאלה שחושבים שכאשר חוקי היסוד יהיו חוקי יסוד אמיתיים ראוי שיהיה להם מעמד מיוחד ושבית משפט העליון יתקשה מאוד לגעת בחוקי היסוד. אני מעריך שגם אתה בחדרי חדרים לא הגעתי איתך לסיטואציה הזאת תסכים שחוקי היסוד כמו שהם נראים היום לא ראויים לקבל הגנה

בין כנסות או ברוב מאוד מיוחס ובהסכמות נרחבות בין קואליציה לבין אופוזיציה אז לחוקי היסוד יש מעמד מיוחד ואז צריך להיות להם מעמד מיוחד גם בבית המשפט העליון.

יש גם נציג בין-לאומי? אני רק אתייחס לשאלה של קארין אלהרר: כרגע לא אבל, כמובן - - - אנחנו נשמח מאוד. תודה, כבוד היושב-ראש, בפתח דבריי אני אומר שתפקידי במשרד המשפטים הוא ראש היחידה

הסבר. - - - אני מבקש לא להפריע לו. - - - רבותיי, אם תפריעו לו אני אקרא לסדר. קודם כול, הבנו שאתה קורא לסדר. אני קורא אותך לסדר.

אני ביקשתי - - - גם את זה אתה לא נותן. חבר הכנסת נאור שירי, תן לו, בבקשה, לדבר. בושה. פסוק אחר הוא הפסוק בתחילת ספר

- - וזהו האתגר. לא באתי לתת כאן פתרון, אלא רק להצביע על כך שמקורותינו - - תודה. - - עוסקים בשאלה הזאת וניתן לשאוב מהם

אני מאוד שמח על כך מכל הלב. אני מציע שבשבוע הבא נעשה סמינריון. אני עדיין לא מבין מה מפתיע אותך העניין הרב. סך הכול אתה משנה את המשטר במדינת ישראל, נראה לי

- - - חבר הכנסת גלעד קריב,

כדי שאני אקרא אותך לסדר כדי שאני אוציא אותך לפני זמן הדיבור שלך? הערת ביניים, הכול בסדר. אז תודה. זה - - - שמפריע לך?

תודה. חבר הכנסת גלעד קריב, אחרון הדוברים להיום.

זה באמת באותה רמת בהילות כמו בדיוני הקורונה. חגי מזכיר לי.

חגי ידבר בקצרה ויסביר לכולנו בלא יותר מאשר שלוש דקות,

עד עכשיו לא נשמע הקול איך הרפורמה הזאת

אני חייב להגיד, ואני משמיע כאן את הקול של הרופאים והרופאות בישראל: אנחנו מביעים דאגה וחשש עמוק שהרפורמה הזאת תפר את מערכת האיזונים והבלמים בין הרשות השופטת לבין הרשות המחוקקת ולרשות המבצעת,

אפשר מחר לעשות חוק יסוד: קורונה ששם את כולנו בסגר בבתים גם אם זאת טעות, כפי שראינו דברים כאלה. אתמול קיימנו וובינר שבו הצגנו ואני יכול לפרט

- - - תחזור מהאמירה הזאת ותתנצל.

אתה לא קורא לו לסדר? אני מבקש שהוא יחזור מהאמירה הזאת. זאת לא אמירה - - - - - - חבר הכנסת ולדימיר בליאק, תודה

חברת הכנסת יסמין פרידמן - - - - - פשוט בושה וחרפה. חבר הכנסת ולדימיר בליאק, אני קורא אותך לסדר

חבר הכנסת יוראי להב הרצנו, אני קורא אותך

חברת הכנסת יסמין פרידמן, אני קורא אותך לסדר פעם שנייה. הקורונה עדיין כאן במובנים מסוימים. חברת הכנסת אורנה ברביבאי, אני קורא אותך פעם שלישית. תארו לכם שיהיה חבר

חבר הכנסת, צא בבקשה. אני חייב לומר מילה על בריאות הנפש. התהליך כפי שהעם רואה כשהוא צופה בדיונים פה מכניס לסטרס - - תודה. אבל אתה - - - מזמנך. - - ופוגע - - - תן לו לסיים, אנחנו רוצים לשמוע.

אני קורא אותך לסדר פעם שלישית.

פרופ' חגי לוין, יפעת שאשא ביטון היושבת לימינך, היא עצמה הייתה אמורה להיעלב מדבריך בגלל הטענה, שלפיה בעניין הקורונה כדוגמה, מי שהגן על הציבור ועל ההליך התקין ועל זכויות האדם היו בתי המשפט ולא הכנסת.

תודה רבה, חברת הכנסת יפעת שאשא ביטון. חבל באמת שאין - - - - - - פרופ' חגי לוין,

אני מצטער. יפעת שאשא ביטון, חבל שלא היית כאן אתמול. במשך כמעט שעתיים וחצי, אולי שלוש מומחים התייחסו בהרחבה - - עקבתי מקרוב.

חבר הכנסת גלעד קריב, אני מציע

אנחנו אמורים לסיים ב-11:00 ואני רוצה - - מה זה - - - - - ואני רוצה לאפשר לחבר הכנסת להתבטא. יכול להיות. אז גם מבחינת כבודו של חבר הכנסת קלנר - - אני קורא אותך פעם

אני יודע שזה קשה. - - הנבחרים והנורבגים כולם. החוקים שאנחנו מעבירים כאן יתחילו סוף-סוף להחזיר את המדינה הזאת לעם הזה - - אתה רוח התקופה. חבר הכנסת איימן עודה, אני קורא אותך לסדר.

- - ההחלטות בבית הזה לא יהיו יותר בגדר המלצות - - אתה רוח התקופה.

- - לאיזו רשות עליונה שבוחרת את עצמה - - אין גבול לפופוליזם. חברת הכנסת קארין אלהרר, אני קורא אותך לסדר.

בניצן במרכז קטיף וראיתי איך התנהגו אנשים שלפני פחות מ-20 שנה חרב עליהם עולמם בלי כבוד האדם ובלי חירותו - - ומי נתן להם את הפיצויים? חברת הכנסת מירב בן ארי, אני קורא אותך לסדר. הכנסת לא נתנה להם. בית המשפט העליון נתן להם את הפיצויים.

אני קורא אותך לסדר פעם שנייה.

- - - חברת הכנסת מירב בן ארי, אני קורא אותך לסדר פעם שלישית. - - - איפה אתה חי?

- - - הדיון בשעה 11:00. נגמר הדיון. צאי, בבקשה, תודה. - - ובכל זאת,

תקשיבי טוב - - - - - - - שנה אחר כך הם יצאו להילחם בשביל המדינה הזאת כדי להציל אותה. - - - אז תלמדו משהו, חברי האופוזיציה, קחו אחריות למה שאתם אומרים, קחו אחריות על מה שאתם משדרים לפעילים שלכם - - - - - - - קחו אחריות. בסוף צריך לנהל פה מדינה - - - - - הדיון ייסגר פה - - - - וזה בסדר גם אם מפסידים בהצבעות. תודה רבה. תודה רבה. חברת הכנסת מירב בן ארי, השעה 10:59, ואת צועקת כבר דקה ברצף כשהשעה 11:00. תסיים את הדיון - - - הנה, 11:00. אני לא מבין למה הסדרנים מלווים אותה בתוך הוועדה בעודה צועקת. 11:00. - - - כן, את צועקת. אני אצעק גם כשאני אצא. תודה רבה.

מירב בן ארי, צאי בבקשה. אני מבין שיש מצלמות והנושא מרגש. תודה רבה. הנושא מרגש גם כשאין. צריך לקבל את 15 שניות התהילה.

תודה רבה, חבר הכנסת קלנר, אנחנו נמשיך את הדיון, בעזרת השם, ביום ראשון. רשימת הדוברים שנרשמו היום כל מי שיגיע - - באיזו שעה ביום ראשון? - - יוכל לדבר ולומר את דברו, בעזרת השם, בהתאם לזמן שיהיה. אני מודיע לחברי הוועדה, בעזרת השם, ביום שני, כמו שפרסמנו השבוע לכן אני באמת לא מבין את ההיסטריה של חברי האופוזיציה, אבל שיהיה ביום שני בשבוע הבא צפויות הצבעות בדיוק כפי שפרסמנו - - איך? עוד לא שמענו מומחים. מה קרה לך, רוטמן?

- - אמרת שלא שמענו מומחים לפני שבוע, ושמענו רק מומחים. תודה רבה, חברת הכנסת טלי גוטליב. די, די.

בהתאם למה שאמרתי אני אודיע אם יהיה אחרי המליאה המשך, לבקשת חברי האופוזיציה. הישיבה ננעלה בשעה 11:00.